אני מתכבד לפתוח את הישיבה לציון יום העלייה בכנסת בהשתתפות חיילים בודדים ומפקדיהם. לפני זה, שרת הקליטה שבבוקר קיבלה

(הקרנת סרטון) אכן טוב להיות בבית. אתן סקירה קצרה ואז תוכל לתת את המקום לאנשים עצמם שלשמם אנחנו התכנסנו כאן.

גם הגלובל סנטר עובד בצורה הרבה יותר טובה.

אנחנו כל הזמן משתפרים. איפה שאנחנו נראה שיש חסמים וצריך את המעורבות שלנו אנחנו

הם צריכים תקנים. הרבה מאוד משתלבים בתוך בתי החולים,

אשמח שתבדקו

משולבים כדי שאני אוכל לתת

יש לי שיטה, אני אומרת לצוות הנאמן שלי:

לער"ן, תרימו טלפון לקופות,

רוסית וכולי. אני מבקשת ממך עכשיו להגיע לא הצליחו להגיע לשום שירות. העיקר בטלפון

הבעיה הייתה

תראו, אני נפגשתי איתו, נפגשתי עם דוד. איך קוראים לו?

אנחנו חייבים לעשות ישיבה על הדבר הזה. לא טעיתי.

אתמול הגשתי את תוכנית החומש. חבריי חברי הכנסת היקרים, יש לכם עותק מודפס על השולחן. בעמוד 35 אתם יכולים לראות את שלל התוכניות. מה שבבולד זה התוכניות החדשות שאנחנו

אבל חשפנו כבר. הבאנו אתמול להארכה גם של תוכנית אופק ישראלי חדש. כמובן אתמול אישרנו גם את אופק ישראלי המשך הפעילות. מתן מענקי הדיור לעולים יוצאי אתיופיה הנמצאים במרכזי הקליטה. זה נושא כבד מאוד שצריך לטפל

תודה רבה אדוני היושב-ראש. כולם בזום. אנחנו נאפשר ליושב-ראש הסוכנות לומר מספר דברים יחד עם השרה.

קודם כל אני חושב שזה רגע חשוב ומרגש מאד. הכנסת מקדישה יום שלם, כשאנחנו על סיפו של גל

וסיפרו לי על פועלו של יצחק בן צבי, הנשיא השני,

ואז רואים את המכתב שהוא שלח לסבך הרב הרצוג.

אכן קבע בפסק הלכה בתשי"ד 1954 על הכרה ביהדותם של הפלאשים,

יהודי אתיופיה.

היום פנינו לרמטכ"ל ולמיכאל ביטון השר במשרד הביטחון, על מנת שיאפשרו לחיילים הבודדים להמשיך ולהישאר בצבא בתקופת הקורונה.

בסגר השני מתמהמהים בעניין הזה. לכן היום פנינו לשניהם על מנת שזה יקרה. זה מאפשר להם לקבל את הסיוע החודשי,

כלכלה וכול הדברים מסביב.

ביקשנו להשוות בהרבה דברים בין החיילים הבודדים לבין

חשוב

אני יודע ומכיר את הנפשות הפועלות,

כל הזמן לנסות ולשפר ולראות איך משפרים את התנאים שלהם. יחד עם זאת אני חייב לומר כי בזכותך אדוני היושב-ראש, ברגע שנתת לי את ההזדמנות לעסוק בחיילים הבודדים נתקלתי גם באוכלוסיות הנוספות של החיילים

יש את השרה היחידה שמטפלת בזה זו את.

אני אומר לאוצר כל הזמן כשאני בא לבקש תקציבים

אני מקבל מאות פניות של חיילים בודדים ולפעמים זה לא רק מתבטא בכמה כסף אני נותן לו או כמה הוא מקבל. לפעמים יחס הולם והליווי והיחס האישי שאני נותן לחייל הבודד ואנחנו נשמע פה, אין לי ספק, עשרות מקרים של חיילים בודדים.

כיוון שבצה"ל הם עטופים ולאחר מכן חייבים לייצר, קודם כל לזהות את החסמים ולהסירם. ולייצר את הליווי הזה, כיוון שמי שנמצאים פה לבד אין להם הכוונה וגם בתקופה הזאת, תקופת הקורונה, וטוב מאוד שאנחנו פועלים כדי להבטיח שהם יוכלו להישאר

שם צריך לראות איך חוץ ממשקיות הת"ש - - - השר ביטון.

אולי השר ביטון יתייחס. אנחנו לא יכולים לטפל ב - - - אנחנו ניתן לו לדבר בזום. רק לסכם את הדבר הזה שבעיני הוא מימוש חזון יעוד וערכי מדינת ישראל. הוא חוד החנית שמוביל אותנו בכלל

אהובתי, שרת העלייה והקליטה, פנינה תמנו שאטה,

בת לעולים מאתיופיה שצעדה בעצמה את המסע, אולי הקשה והחלוצי ביותר של הדורות האחרונים

קודם כל בהיבט המעשי אני רוצה להוקיר את

ביחד איתנו, למען חיילים בודדים לאחר שהשתחררו, שזכו למענק של 12,000 שקל במצטבר. ועוד פעולות נוספות למי שלא יכולנו לעזור בהגדרות פורמאליות, הגענו גם מכספי

הדבר השני שנעבוד עליו, זה האפשרות להישאר בצבא לחיילים בודדים. ואלכס צודק במה הוא שאמר: הסיוע שלנו בשכר דירה בחודש לחייל בודד אחרי צבא הוא 1,000 שקל. זה סכום שצריך לשפר אותו. אלה משימות שנעבוד עליהם

מוסיפים גם מענקים היסטוריים בחוק, ואני עובד עכשיו עם שר האוצר לסייע בסיוע נוסף.

אבל תודה גם על העשייה הטובה ויום טוב לכולם. תודה רבה. יו"ר הסוכנות הרצוג הלך אבל ביקש להראות סרטון קצר. לא סרטון, חצי דקה על תוכנית חדשה.

מיפינו ברחל בתך הקטנה את הפערים של החיילים לפני, תוך כדי השרות ואחרי השירות. והגענו בסוף למסקנות. אלך לשורה התחתונה ולדעתי הכיוון חלקו כבר בדרך ותכף אגיד גם על ה-12 מיליון

אנחנו מלווים את זה ובתוך התכנים שמנו מרכיב חברתי

ואמרתי לך את זה פה גם בישיבה.

כשעשינו איתם דיון ועדכנתי את השרה לפני שבוע, היערכות לתוכנית חומש לגדילה של כמות החיילים הבודדים הבאים עלינו לטובה. כדי שיהיו תוכניות גם בשפה העברית,

זה לא קהילה יהודית מסורתית,

אנשי עסקים מכל העולם שגרים שם.

אני מאי ביני, עליתי לארץ מבנגקוק תאילנד בקיץ 2018 דרך ארגון גרעין צבר. אני

שלמרות הקשיים,

התעקשו לעלות לארץ ולעשות שירות צבאי משמעותי. ויש פה לוחמים ויש פה תומכי לחימה ויש ממש חיילים מכול הגופים, והם

אנחנו מנסים

ולכן המרכז הזה פעיל 7/24. הוא זמין גם להורים בחו"ל. אנחנו באמת מנסים להוות כתובת זמינה, כתובת

הצבא כמדיניות זה שנים רבות גם נתן תשובה רשמית וגם נעשה מחקר ממ"מ אומר שכל השנה הוא מטפל בעולים והם לא מציינים את זה ביום מיוחד. זאת תשובה רשמית של הצבא.

אוקיי. חבל מאוד. למרות שזה בניגוד לחוק.

החוק מחייב גם את הצבא? החוק

טסתי ובאתי לארץ, דיברתי עברית והלכתי למאפיה כי אני מאוד אוהב רוגלך ואין את זה בחו"ל, והאופה שאל אותי בן

אמרתי לו בן 18. והוא אמר: ולאן אתה הולך

אני חושב ששירות הת"ש נתן לי מענה לכול דבר. ההורים התרגשו לראות אותך?

לרוב אין לי אפשרות לדבר איתם, כי כשאנחנו בים אין לנו טלפונים. הרגשתי רחוק מהם והיה כל כך מרגש לפגוש

הם יותר גדולים ממני עכשיו. הדבר האחרון שרציתי להגיד

אני חושבת שלמעלה מ-80% או 90% נשארים בארץ

השירות הצבאי. לוי שי ריבר, עלה מברזיל, קצין ולוחם בפיקוד דרום. אהלן, זכות לדבר במעמד זה, קוראים לי לוי ריבר, אני בן 20, עליתי לפני שש שנים מברזיל דרך

תוך זמן קצר מאוד כול המדור היה על הרגליים ועזר לו לצאת משם והאריכו לו את המיוחדת ומצאו לו מקום שיישאר בבידוד והוציאו אותו לארוחת

בתור מפקד וחייל בודד היום בצבא, אני מתרשם מאוד וגאה בטיפול שלנו בחיילים הבודדים. אני זוכר את עצמי בכיתה י"א

תודה רבה לך. אלכס אוסנייה, עלה ממקסיקו, לוחם בפיקוד העורף. אדוני היושב-ראש, אין לנו חיילות? יש שתי חיילות. שלום, שמי אלכס

הגעתי לפני שלוש שנים בדיוק היום ועליתי לפני שנתיים. אני כרגע סטודנט במכון לב במסלול עתודת עולים בהנדסת חשמל. לפני כן הייתי בטכניון שנה, אבל זה לא הסתדר וחזרתי למסלול שלי ועברתי למכון לב. יש - - - מיוחד עם הצבא כי היו לי כמה בעיות וחבר הכנסת טייב עזר לי מאוד. הוא פנה בשבילי לעוד

עם המסמכים שהייתי צריך להביא ולא היו מתורגמים ולא ידעתי בכלל שהיו קיימים בכלל.

כשהייתי בצבא,

לא רק אני, גם ארגונים אחרים שלחו בשמי. זה מה שיוצא מכול הסיפור שקרה לי שיש קצת בעיות עם הבירוקרטיה בצבא. שלא מסתדרים עם זה.

הייתי שנה וחצי בישיבה בחיפה והתגייסי עם עשרה חברים. בחודש יוני לאבא שלי היה דימום מוחי והוא אושפז

בגלל הקורונה לא יכולתי לטוס ולראות אותו. לפני חודש - - - לבקר את המשפחה בחגים. אני זוכר שכשהייתי בתורנות היה לי קשה לקבל שיעורים בעברית בגלל

התגייסתי לפני שנה וחצי,

ועכשיו אני משרתת בלשכת אלוף ראש אג"ת. ואני רואה איך אכפת לצבא, איך הצבא עוזר לנו חיילים הבודדים,

אבל בזכות החברים שלי והמפקדים, אני יודע שאני אף פעם לא לבד.

שרתתי שנתיים כעורכת בדובר צה"ל, ודיבררתי את הצבא באנגלית עם המון עולים אחרים. אני חייבת להדגיש כמה זה חשוב שיש עולים בדובר צה"ל. לדברר את הצבא בעולם הבינלאומי, לא רק מבחינת שפה אלא גם מבחינת התרבות שישראלים לא כול כך מבינים. היו לי את המפקדים הכי טובים בצה"ל. מהקצינה הישירה

אני מקווה שנמשיך להשקיע יותר בבריאות הנפש של החיילים הבודדים, עוד קב"נים וכולי. אני לא יכולה להבטיח שאשאר בארץ לעולם, אבל עכשיו אני שמחה מאוד שעליתי וששירתי ושאני עדיין פה, בדיוק במקום שאני נמצאת. תודה על הזמן שלכם, תודה לחברת הכנסת מיכל קוטלר וונש

אגב, אני חושבת

איפה את חושבת נמצאת הנקודה ששם אנחנו צריכים לפעול? יש לי שתי המלצות: יותר הדרכה למפקדים שלא מבינים מה זה לעלות לארץ. זה קשור לתרבות, איך לשמוע ולדאוג לדברים שאין להם פתרונות. היו כול מיני פעמים שהייתי באמצע בעיה והמפקדת שלי ענתה: הינה פתרון, זהו. ונסתי להסביר

דבר שני, להשקיע יותר כסף במערכת כך שאפשר לראות קב"ן או פסיכולוג אזרחי שזה יותר קל ועם פחות בירוקרטיה ויותר מהר. זהו. תודה רבה.

באותו קיץ, הקיץ של 2015, קיבלתי את ההחלטה לעלות לארץ והתגייסתי לצבא.

הייתי ילדה עירונית מניו יורק שבאה לקיבוץ שהיה בו מלא פרות ויותר מדי שקט בערבים. מהר מאוד התרגלתי וקיבלתי משפחה חדשה של אנשים בגרעין שלי. התגייסתי כמדריכה כליאה, השירות היה לי משמעותי ביותר.

היא יצרה קשר עם החיילים, עם הסיפורים, הביאה לנו את הכול מסודר ומתוכלל. אני מודה גם למנכ"ל שבא. תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:50.